צוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. זוהי ישיבה חגיגית, ישיבה שבה אנחנו נצביע על מועמדות של חבר הכנסת ביטן. לפני שנעבור להצבעה אספר שאת דוד אני מכיר הרבה שנים. ובשנים שנכנסתי לכנסת הוא היה מורה טוב. למדתי ממנו הרבה, למדתי מהניסיון שלו, מהיכולות שלו, מיכולות התמרון שלו כיושב-ראש קואליציה, שעכשיו אני עובר את זה ומנסה ללמוד את זה.

האמת היא שבכל מקום שאני הולך, החבר'ה הוותיקים אומרים לי: תשמע, אם תהיה כמו דוד ביטן כיושב-ראש קואליציה אתה תצליח פה. כולם מפרגנים לך על התפקיד הזה, מימין ומשמאל. אני בטוח שאת הניסיון שלך אתה תביא לוועדה הזו שהיא ועדה החשובה מאוד. ועדה שנוגעת בסופו של דבר בכל נושא פה, נוגעת בכל אזרח ואזרח מכיוונים שונים. אני שמח שאתה יושב-ראש הוועדה, אני בטוח שתצליח במשימה. נראה לי שזו תהיה הוועדה עם הכי הרבה בדיחות ודברים מהסוג הזה, וצריך לשמור לזה זמן. אין לי כל כך הרבה בדיחות. יש לך בלי סוף. הוא גם מחדש, הוא לא חוזר על אותן בדיחות. יש גם דרישה מחברי הוועדה לסוכריות על בסיס קבוע.

יפה. אם כך, בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדת הכלכלה לבחור בחבר הכנסת דוד ביטן כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אם כך, ההחלטה עברה פה אחד. חבר הכנסת דוד ביתן, שיהיה בהצלחה.

לכם על האמון. אני קודם כל רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה הקודם, מיכאל ביטון, שעשה עבודה טובה בתקופה לא קלה. עשה את המלחמות החברתיות שהוא האמין בהם, יחד עם חברי הוועדה וגם דברים אחרים. כל הכבוד על מה שעשית. אתה אתנו בוועדה אחר כך או שוויתרת? אני פה עכשיו.

אבל תהיה איתנו בוועדה? יש לי מקום בכספים ויש לי ועדה מיוחדת. הוא אומר לך שלא. בסדר, אז תבוא לבקר אותנו קצת.

התשובה היא לא. האמת שעוד לא נכנסתי וכבר הכניסו אותי קצת למלחמות עם ההסכמים הקואליציוניים ומחר אצטרך לבוא ולפתור את הבעיה הזאת כי אנחנו לא נאפשר שוועדת הכלכלה תיהפך להיות הוועדה לצרכנות. ועדת הכלכלה היא ועדה חשובה לאורך שנים, היא מטפלת במרקם החיים במדינת ישראל ואנחנו נמשיך כך. כמובן שיהיו פשרות, אני לא אומר שלא, אבל לא צריך להגזים. יש לנו הרבה דברים לטפל והרבה דברים לעשות, אנחנו נעשה אותם במשותף, קואליציה ואופוזיציה ביחד. אני לא מאמין בשיטה שהכול יהיה על צד אחד. לכן אנחנו נשתף פעולה בוועדה לטובת העניין, לטובת הציבור הרחב,

תוך שמירה על הקואליציה, אני לא אומר שלא, אבל עדיין נפתור את כל הבעיות ביחד. יהיו גם ועדות משנה, כבר ביקשו ממני ועדות משנה. כמובן שנחלק את זה חצי-חצי, חצי לאופוזיציה וחצי לקואליציה. זה לא יהיה על טהרת צד אחד. תודה ואני מאחל לכולם עבודה נעימה בתוך הוועדה הזאת. תודה ליושב-ראש על האמון. וועדת הכספים: מה שאני מציע שכל הסמכויות שלה נעביר לוועדת הכספים.

אתם רוצים לקחת לי את כל סמכויות ועדת הפנים, אז אנחנו נעשה הפוך. אתה מבין. נעביר את זכות הדיבור ליושב-ראש, בבקשה כבוד היושב-ראש. תודה לך יושב-ראש הוועדה. תודה לחברות וחברי הוועדה. ועדת הכלכלה היא אחת המרכזיות בבית הזה, חובקת עולם מבחינת תחומי העיסוק וההשפעה על אזרחי ישראל זה לא רק כלכלה, זה תחבורה, תקשורת, זה המאבק בתאונות הדרכים שהוא אחד הנושאים הכואבים שיש לנו במדינה. הוועדה הזו התברכה ביושב-ראש שיש לו ניסיון מוכח בגישור בין חלקי הבית, ביכולות להביא להסכמות, יכולות להביא דברים לכדי ביצוע. דוד, אני חושב שהניסיון הזה שלך יהיה ברכה גדולה גם לוועדה וגם לבית הזה. ובעזרת השם, אני מאחל לך שתעשה ותצליח, יחד החברים כולם.

בבקשה, בוסו. אדוני יושב-ראש הכנסת ויושב-ראש הוועדה. מבחירה ביקשתי להיות חבר בוועדת כלכלה, גם בגלל חשיבות הוועדה וגם בגלל שאני מכיר אותך היושב-ראש, דוד. אתה יודע שאנחנו היינו שנים חברים במוניציפלי עוד לפני הכנסת.

ההיכרות שלנו היא משם ואני מכיר את היכולות שלך בוועדות הקודמות שהיית, כשהיית ועדת הפנים ועוד כהנה וכהנה. הוועדה הזו היא ועדה חשובה, וגם אני כיושב-ראש ועדת הבריאות שאמור אולי קצת בדברים שאמרת, כחלק מוועדת הכלכלה, אנחנו נגיע להסכמות. שום דבר לא יהיה באי-הסכמה. אני מאמין שנסתדר, כי בסוף יש לנו המון,

המון לשנינו בוועדות דברים שצריך להוביל ולהריץ. אז לחפש את מירב הסמכויות שלא נוכל לעשות בהם הרבה זאת לא חכמה גדולה. אני לא מאמין בזה.

שיהיה לך בהצלחה ואנחנו כאן לצדך. תודה. היינו ביחד בפריז במשלחת, לא הפסקנו לאכול שם קוסקוס, לא הבנתי מה הולך פה. כל ארוחה היה קוסקוס. בחרתי גם להיות איתך בוועדה בשביל שהמשלחות ימשיכו. יהיה, אל תדאג. אייכלר,

המשנה אומרת איזו מידה טובה שיבור לו האדם. כל אחד אומר מידה אחרת טובה שאדם צריך לבחור. רבי אלעזר בן ערך אומר: לב טוב. זאת הבחירה הטובה ביותר.

מה אפשר להגיד על דוד ביטן שכל אחד יודע ואף אחד לא יתווכח איתי? יש לך לב רחב, לב טוב. אני זוכר שהיית יושב-ראש ועדת הכנסת. אני שמן, אתה רוצה שלא יהיה לי לב רחב. בשביל לב כזה גדול צריך מקום. וכשהיית יושב-ראש ועדת הכנסת כל הבירוקרטיה הזאת שהייתה בבניין הזה השתנתה לגמרי. עובדי הכנסת, חברי הכנסת, כולם הרגישו אצלך בבית, וזה חוץ מאשר הפיצוחים והפירות שהיו על השולחן, גם הסוכריות במליאה וכל הדברים הטובים. לא הבאתי לכם, אבל יש לי בחדר. אם אתם רוצים, אביא לכם. אתה חייב להביא. בכל אופן, אני מברך אותך שאת הלב הטוב והרחב שיש לך תשרה על הוועדה כולה. ובעזרת השם, כולנו נעמוד לעזרתך.

דוד, אני רוצה לאחל לך את כל ההצלחה שבעולם. ניחנת בכישורים וביכולת מדהימה להעביר ולקדם את הדברים שאתה רוצה, וגם לעשות את זה בחן, בשכל טוב, בשותפות, בהסכמות, בדרכים נעימות, בנועם. אני מאחל לכולנו שתהיה לנו פה עבודה פורייה ולך הצלחה גדולה. ואני מאוד-מאוד שמח שיש לי את הזכות להיות בוועדה הזו בראשותך. בהצלחה. יולי, אתה צריך ללכת לוועדת החוץ והביטחון. בלי יושב-ראש הכנסת ובלי יושב-ראש ועדת הכנסת, אין לי מה לעשות שם. ברשות יושב-ראש הוועדה ויושב-ראש הכנסת, אני קודם כל רוצה לברך את המנכ"ל הנכנס החדש, בהצלחה. הצלחתך הצלחתנו במלוא מובן המילה. גילוי נאות, אני מכיר את דוד ביטן הרבה לפני שהוא הפך לחבר כנסת. ברור, קיבלת ממני הרבה קולות. זה נכון. תלמד אותי יולי, שאקבל גם. הדרך כבר עבדה כי עשיתי איתו סיורים לפני הבחירות המוניציפליות בראשון בקרב העולים,

ובנימה רצינית, אני רוצה לומר כך: קודם כל דוד, לא צריך להסביר לך, אתה מקבל ועדה חשובה מאוד בכל מה שקשור לתחומים חברתיים-כלכליים. אלמלא הנוכחות של משה גפני, הייתי אומר שהכי חשובה, אבל אני לא רוצה להסתכן. אני סמוך ובטוח שהמשפטים שאמרת כאן על כך שתהיה ועדה של כולם, זה לא רק משפט יפה שכולנו אומרים כשמקבלים ועדה, במקרה שלך, זאת גם היכולת המוכחת, כשבמיוחד פה אלה לא נושאים שהם באיזו מחלוקת פוליטית לרוב אלא באמת טיפול בנושאים לטובת האזרחים, ואתה תעשה את זה על הצד הטוב ביותר. לחברי הוועדה אני יכול לומר כמי שהיה איתך בשיתוף פעולה כיושב-ראש כנסת כשאתה היית יושב-ראש הקואליציה כן אפשר לצאת מזה בלי סכרת. אני יצאתי מזה בלי סכרת ועם המון יכולת לספר בדיחות על כורדים ותימנים. אני לא נוהג לעשות את זה, אבל היכולת קיימת. יש לי גם על עדות אחרות. תירגע. אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה. הוועדה הזאת משפיעה על חיי כולנו, מפקחת על כמה וכמה משרדי ממשלה ואתה האיש הנכון במקום הנכון. תודה. יושב-ראש ועדת הכספים. אני רוצה לברך אותך על התפקיד הזה, זהו התפקיד רציני מאוד וחשוב מאוד. הדבר היחיד שמאפיל עליו זה ועדת הכספים. ואני מתחייב בשם ועדת הכספים לעבוד איתך בשיתוף פעולה. אין בעיה, נסתדר. ואז, גם יהיו לי סוכריות וגם כמה בדיחות על תימנים. אתה שינית את העדה עכשיו?

אשתי תמניה, קיבלתי ממנה אישור עד שאני בא הביתה.

אבל כל מי שנמצא בוועדה של דוד ביטן, כל מי שעובר לידו מחייך. אני מסכים עם הרב אייכלר, המשנה על לב טוב מתאימה לך. אני מאחל לך בהצלחה. ובאמת שהוועדה הזאת היא ועדה רצינית וחשובה, וכל מה שנעשה מסביב, הכול צריך להיעשות בהסכמה.

גם אתה נוהג כך. הייתי אצלך בוועדה, תמיד אתה עושה הפסקה, הולכים הצידה,

מגיעים להסכמות זאת השיטה הכי טובה, תאמין לי. שיהיה לך בהצלחה. הצלחתך היא הצלחתנו. מיכאל. דוד ביטן, כבוד גדול שאתה מחליף אותי בוועדה הזאת ותהיה פה רציפות. אמרו שיש לך לב, אבל הלב בא לידי ביטוי ברגישות חברתית. ראיתי את זה כשהייתי שר במשרד הביטחון בתקופת הקורונה, ונאבקנו יחד למען חיילים בודדים ולמען חיילים בכלל, והלכת והבאת כסף מיוחד מהאוצר לחיילים בודדים, והענקנו את זה מידית בקורונה מענקים תוספתיים של 12,000 שקל לכל חייל. הזכויות האלה של אכפתיות, אהבת אדם והרגישות החברתית, זה דבר שיש לך. הוועדה הזאת מרתקת. יש לה שמונה משרדי ממשלה, כמעט קשה להגיע לכל הפרטים ולכל העניינים. היא דורשת עבודה אינטנסיבית. אני יכול להגיד לך שבוועדת כלכלה של הכנסת ה-24, עשינו 800 שעות דיון, 317 דיונים מגוונים, 50 הצעות חוק, 18 התקבלו בקריאה שנייה ושלישית. 60 מתוך 71 פירטי חקיקה, חקיקת משנה הסתיימו, יש לך תשעה לסיים. יגיעו אליך המון-המון נושאים. עשינו רפורמות גדולות שצריך להמשיך אותם. ואני יודע שאתה בן אדם אמיץ שאומר מה שהוא חושב, לא מפלה. אחד ההישגים של ועדת כלכלה זה מעל 97% הצבעה פה אחד קואליציה ואופוזיציה, כולל חברי אופוזיציה שהחליפו אותי במילוי מקום, כולל מקלב שישב על הכיסא ואני ידעתי שהמדיניות תישמר. את הרוח הזאת יש לך, כי אתה בן אדם של הסכמות. אני רוצה להגיד לך גם שיש לך צוותים מעולים. יש לך את מנהלת הוועדה, ד"ר עידית חנוכה, את היועץ המשפטי, עורך דין איתי עצמון, להם יש צוותים. הממ"מ, אגף המחקר של הכנסת, תומך בוועדה הזאת בצורה עוצמתית.

צנוע, לדעתי אחד הדוברים הכי טובים בכנסת. אתה מוקף בליגת על של צוותים. ואני אבוא לעבוד איתך ונעשה ישיבת חפיפה. אחרי כל ההומור והבדיחות, האיש הנכון במקום הנכון. בהצלחה, דוד. תודה רבה. פינדרוס צריך ללכת. אתה צריך להיות יושב-ראש ועדה עוד מעט. תשמע, אני מסתכל על יושב-ראש הכנסת ואני יושב רגוע, כל זמן שהוא לא קם... דוד, אמרו את זה קודם היום וזאת האמת, אתה שואל אותי מעל הכנסת ועדת כספים, הוועדות החשובות, בסוף הליבה של הצרכים של אזרחי ישראל, ואיפה שהם נתקלים בבירוקרטיה, ואיפה שהם נתקלים בו בשלטון, זה פה בוועדה הזאת מכל הוועדות. זה אחרי שגפני הלך. גפני גם יודע את זה, זה בסדר. אפשר לחלק צ'קים, אבל בסוף האזרח כשהוא נתקל בבירוקרטיה, נתקל בעוד קיר - - - הוועדה הכי חשובה היא פניות הציבור, היא יכולה לטפל בכל דבר. בכל פניית ציבור הוא זכאי לטפל בה.

ודוד, לך יש לב באמת רחב לליבה, ובליבה באמת יש הסכמה. בסופו של דבר, אם מורידים את המסכות, יש הסכמה. אין שום סיבה שלא תהיה הסכמה. אתה האיש הנכון במקום הנכון ואני מאחל לך באמת הרבה הצלחה.

אנחנו ממשיכים לוועדה הבאה. בהצלחה. אנחנו נמשיך. יש עוד אנשים שרוצים לדבר. דוד, אני גם צריך לצאת לוועדה של יולי. אני רוצה רק לאחל לך בהצלחה רבה. אני מכיר את דוד למעלה מ-30 שנה של חברות טובה. שמח על יום כזה, שמח על כל יום בחברות הזאת. דוד ניחן במנהיגות טבעית שמצליחה גם להוביל ביצוע וגם ברוח טובה. ביסמוט. דוד, למעשה לא תכננתי לדבר. אמרת בועז, ואני לא רוצה להפלות את הליכוד בוועדות. רק אגיד דבר אחד, כולם מדברים על הלב שלך, אני דווקא אדבר על הראש שלך. הרי הראש שלך גם הביא אותך עד הלום. אני בטוח שתעשה עבודה טובה. כולם מדברים על הקונצנזוס, בטח בימים כאלה סוערים, הם רק לא יודעים שאצלך פשוט מאוד אתה מביא את כולם לקונצנזוס בתנאי שמיישרים קו איתך. כאיש ליכוד, זה דווקא מוצא חן בעיני. שיהיה הרבה בהצלחה. תודה רבה.

חנוך, רצית לדבר? כן. יש הרבה דיבורים על שמחה וחיוכים וסוכריות ודברים כאלה שזה נחמד. דוד ביטן שאני מכיר משנת 2000 פחות או יותר, מעבר ללב הטוב שאמרו, הוא איש מאוד-מאוד חכם וחבר אמיתי. מישהו שתמיד יודע לתת עצה טובה. ואצלו עזרה זה מהלב באופן טבעי ובלי חשבון. אתה אדם נדיר בכלל ובטח בשדה הפוליטי. אני שמח מאוד לקרוא לך חבר שלי, ואני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם.

לא יודעים, אבל היית העורך דין שלי בכמה דברים. עוד מישהו רוצה לדבר? בבקשה. דוד, אנחנו לא מכירים, לעומת האחרים מכירים פחות. הגיס שלי מראשון מכיר אותך טוב, מישל חלימי זה הגיס שלי, אנחנו נשואים לשתי אחיות.

לא ידעתי. משם אני מכיר. ואם יש דבר אחד שמעניין אותי ואפילו מרגש אותי בכנסת, זה לעבוד ביחד שכם אל שכם עם אנשים שאני לא מסכים איתם על כל דבר לטובתה של מדינת ישראל ואזרחיה. ומכל מה שאני שומע, אני חושב שזה מה שיקרה כאן, כך ראוי שיקרה. אני מחכה בכיליון עיניים לעבוד ביחד וכבר יש לנו חוק רציפות שצריך לעשות על חוק סימון ארץ המקור. אני מקווה שנעשה את זה כמה שיותר מהר וכמובן אהיה שותף נאמן לכל הפעילות כאן. תודה ובהצלחה גדולה.

בבקשה. גם אני לצערי לא זכיתי להכיר אותך באופן אישי. עד לא מזמן צפיתי בך בעיקר דרך מסכי הטלוויזיה, ואפילו דרך המסכים התרשמתי ממך מאוד. אני רק רוצה לאחל לך הצלחה גדולה ושהרוח הטובה והדברים הנפלאים שנאמרו עליך כאן, שבאמת יהיו הבסיס לעבודה המשותפת. בהצלחה רבה. תודה. אדבר בקצרה, הרבה כבר נאמר ולכן לא אחזור על הדברים, רק אגיד ואדגיש שאני מסכים שזאת כנראה הוועדה הכי חשובה בכל הכנסת, ושאתה הבן אדם הנכון להיות פה ולנהל אותה בחכמה ובהסכמות. במיוחד בזמן הזה שהציבור הישראלי סובל מאוד מיוקר המחייה, זה הופך את הוועדה להיות עוד יותר חשובה. אני מאחל לך בהצלחה ומקווה שנעשה הרבה דברים טובים לעם ישראל ביחד.

עוד מישהו. מקלב, בבקשה. אמנם בפניות ציבור החבר פינדרוס מתמנה היום, אבל בכל אופן אני מרגיש חובה וזכות לבוא לברך אותך. עידית, אני חושב שאני הכי ותיק מאלה שהיו פה מתוך ועדת כלכלה. כמה שנים כבר? 15 שנה. הפעילות הראשונה שלי עשיתי כשכינסתי בכנסת ה-17, בפגרת הבחירות של הכנסת ה-17, כינסתי את ועדת הכלכלה.

בנושא מס בצורת. כינסנו את הוועדה, הוועדה הייתה פעילה גם בתקופת הפגרה והיינו גם בסיורים. זה היה עם אילטוב, זה היה בכנסת ה-18 או ה-17, אני כבר לא זוכר. זה היה בסוף הכנסת ה-17. סוף ה-17. היינו בסיור בדרום כאחת הפעולות הראשונות. כך שאני חבר הרבה שנים בוועדת כלכלה. גם כשלא הייתי חבר הבית, הייתי פה אורח קבוע. היום אני אהיה הצרכן שלך גם בתור משרד התחבורה - - כסגן שר. - - ועל פי רוב בכנסת אני שליח של השרה שמטילה את הסמכות גם לשאילתות וגם לפעילות הכנסת כמקשר בין המשרד לבין הכנסת, כך שאהיה אורח קבוע. הרבה דברים נעשו בוועדת כלכלה, אין ספק שהוועדה חשובה מאין כמוה, בלי השוואתה לוועדות אחרות, היא משפיעה מאוד-מאוד על המשק,

על האזרח. אין נושא שהיא לא נוגעת. יש לך גם צוות נהדר, ייעוץ משפטי נהדר, מנהלת הוועדה, דקלה, כל העוזרים וכולם צוות מיוחד ומיומן עם הרבה ניסיון ומסורת של עבודה. דוד, אני מכיר אותך הרבה זמן. אתה משאיר רושם, רישומך ניכר לא רק בסוכריות, רישומך ניכר, בכל מקום כל מה שעשית, פעלת,

שברת מוסכמות, שום דבר ממה שהיה מקובל לא התאים לך, לא אמר לך שום דבר. ואני רוצה להגיד לחברי הכנסת שהרבה מהזכויות שלהם שיש פה, שהם לא יודעים ונראה להם דבר מובנה מאליו, אני יודע הרי מה היה קודם ומה היה אחר כך, והיום הם זוכים לפירות. כאן הכנסת, אבל הציבור באופן כללי, החברות והמשק שתרמת רבות. אני מאחל לך שתצליח לפעול כפי שאתה רוצה. תשמור קצת על המסגרות פה בוועדה. הוועדה הזאת בכל אופן היא ועדה מקובעת, לא מקובעת,

היא אוהבת מאוד לעבוד לפי כללים. אז תנסה ככה בתוך המסגרות האלה, אם לא אומרים לך את זה, אז אולי זה מתקרב. אל תדאג. יש מנהלת, יש יועץ משפטי. אולי זה המקום להזכיר את המנהלת הקודמת נכון, עידית לאה ורון, שהייתה פה הרבה שנים. אתה זוכר אותה? זוכר. היא נפטרה לצערנו.

הייתה דומיננטית מאוד. מטבע הדברים הייתה מגיעה לכזה יום. היא לא נמצאת פה, אבל אנחנו יודעים את תרומתה וצריך לשלוח למשפחתה ניחומים ואת ההערכה הגדולה שיש לנו למנהלת הוועדה שהייתה כאן הרבה שנים. דוד, ברכה והצלחה מכל הלב.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה ונתראה בישיבות הבאות. הישיבה ננעלה בשעה 14:34.